על סדר-היום: צו הארכת תקופות (הוראה שעה - נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים),

משרדי ממשלה לא היו בטוחים שהם יכולים לעמוד, כי היו הגבלות על הפעילות של המשרדים לעמוד בחידושי רשיונות והיתרים, זה מצד אחד. מהצד השני של המטבע, עסקים שנקלעו פתאום למצבים שמתפקדים חצי או רבע מהתפקוד, חלק סגורים, היה להם קשה להגיע ולחדש רשיונות והיתרים במועד. אנו מדברים על כלל הרשיונות בעולם הרגולטורי. מרשיונות נהיגה ועד היתרי בנייה.

הבעיה היתה על היתרי בנייה, אבל היתרי בנייה טופלה בנפרד, אבל הבעיה היתה כללית.

אם יש לך שפעת אתה רוצה שייתנו לך את ההארכה, להגיש את העבודה שהיית צריך להגיש בעוד שבוע תגיש אותה בעוד שבועיים. זה מה שעשינו בהתחלה בתקנות שעת חירום. בתקנות שעת חירום הארכנו את זה לתקופה של חודשיים, תוך תקווה שנספיק להגיע לכנסת בזמן ולהעביר הוראת שעה שמאריכה גם לוקחת את התקופה שלגביה מאריכים וגם מאריכה ליותר זמן. הוראת השעה עברה בכנסת בוועדת הקורונה של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, שם נקבע כי התקופה הקובעת תהיה עד 30 ביוני, ואחריה נקבע חודשיים מעל 30 ביוני, קיבל הארכה של חודשיים. הוראת השעה הסמיכה את ראש הממשלה בצו להאריך את התקופה הקובעת, וכעת באישור הממשלה ובאישור הוועדה - עברנו את אישור הממשלה ועכשיו אנחנו פה כדי לקבל את אישור הוועדה. מה שניסינו לעשות פה לטפל הכי מקרו שאפשר. אתה רוצה להגיד: כל המשק הוא בבעיה ואני צריך לאפשר להם הארכה תוך הניסיון לאזן כמובן בין האינטרס הציבורי שבשבילו נועד הרשיון לבין העובדה שלחלק מהעסקים קשה להגיע כדי לחדש רשיון. הגענו למסקנה ששלושה חודשים זה משהו שרוב הרשיונות יכולים לספוג.

כשאני נותן למישהו רשיון לשנה או לשנתיים, המועד של 12 חודשים לא ממעמד הר סיני. אפשר באותה מידה לקבוע שהרשיון יהיה ל-15 או ל-9 חודשים. לכן אמרנו שרוב האינטרסים הציבוריים מסוגלים לספוג את זה שהרשיון יחודש טיפה מאוחר יותר. חשוב לציין שזה לא אומר שאתה לא צריך לעמוד בחובות. כלומר זה שהאריכו לך את הרשיון זה לא אומר שאתה יכול לא לעמוד בתנאי הרשיון. תנאי הסף שקיבלת את הרשיון תקפים גם לשלושה חודשים.

והתנאים שאתה צריך לעשות תוך כדי. מה עם האגרה של התשלום? בתקופת הארכה פטרנו מתשלום האגרה לתקופה הנוספת. מול האינטרס הזה של לאפשר למשק לפעול, סמכנו על כל הרגולטורים שיגידו לנו: בתחום שלי אני לא יכול לספוג הארכה של שלושה חודשים. זה בלתי אפשרי. בזה אפשרנו להכניס את התוספת השנייה ואחרי זה לצו גם את התוספת השלישית אם מגיע רגולטור ואומר: בתחום שלי אני לא מסוגל, יש דין ודברים בינו לבין היחידה המקצועית אצלנו, אחרי זה ראש הממשלה מאשר או לא מאשר ומחריגים את זה. מי אמר שאצלו לא טוב שלושה חודשים? אתן לא שמות ספציפיים אלא את ההיגיון שעומד מאחורי זה. יש למשל, אישורים שמטבעם לא להתחדש. לכן אם אני מקבל למשל אישור לעשות ניסוי בתרופה מסוימת, זה לא מטבעו מתחדש. בהתאם לתוצאות הניסוי, יחליטו, אם להאריך או לא להאריך. יש כל מיני רשיונות עונתיים, שבתום העונה תם הרשיון. למשל, סגירת חורף של תכנון ובנייה. למשל. היו כאלה שהמועד שלהם הוא מאוד קצר. למשל, כאלה שעובדים באבק מזיק. אנשים שעובדים בזה צריכים לעשות בדיקות כל חצי שנה. זה זמן מאוד קצר. אם מעכבים להם את הבדיקה בשלושה חודשים, יכול להיות שאתה בודק אותם אחרי שהמחלה התחילה והאדם המשיך לעבוד באבק מזיק כשיש לו כבר מחלה שאסור לו לעבוד אתה. אלה היו הכיוונים. היו עוד כיוונים כמו אלה שאמרו: אצלי חידוש הרשיון מאוד פשוט בסך הכול תשלום אגרה של כמה מאות שקלים באינטרנט, אז אמרנו: אז אין סיבה לייצר לחץ על המערכת, לדחות את זה - אדם נכנס לאינטרנט, מחדש את האגרה. אם זה חצי שנה, אז אפשר להאריך בחודש וחצי.

לפעמים זו אותה פרופורציה ולפעמים זה בעייתי, כי לפעמים אלה תקופות כאלה ואחרות. אגב, אם היינו באמת נתקלים בקריאה מהשוק אלה דברים שנעשו בזמן מאוד מהיר, וצריך לעשות מהלכים שחלים על כל השוק. מטבעם הם לא הכי מדויקים, לא ברזולוציה הכי מפורטת, אבל אם היינו מקבלים שאנשים שיש להם רשיון לחצי שנה, מאוד קשה להם לחדשו, אולי אפשר היה לעשות בשבילם משהו מיוחד לשבועיים. אבל לא עבדנו ברזולוציות האלה אלא ברזולוציות של איזה מענה אנו יכולים לתת למשק באופן כללי, ולראות את התגובות שאנו מקבלים, איפה צריך לקבל התערבות ספציפית. אני שמח לומר שלא קיבלנו הרבה תגובות חריגות אם בכלל. עד פה, תודה.

עוד קטגוריה היא רשיונות לעסוק בתחומים מסוכנים, שבהם אתה אומר: אני לא רוצה לעשות הארכה אוטומטית אלא אני מחייב אותם ללכת ולבדוק שוב את הסוגיה. גם את זה החרגנו מתחולת החוק. אילו סוג היתרים כן קיבלו הארכה? כל רשיונות עסק. לכל רשיונות העסק, לצורך העניין, יש נותני אישור לצדם, אז הרבה פעמים לנותני האישור יש אישורים ספציפיים. חלק מרשיון העסק לפעמים זה לא חלק מרשיון העסק. אפשר לדבר על חומרים מסוכנים, על אישורי משטרה, על אישורים של משרד הבריאות בהיבטים האלה מתוך המחשבה שכשנותנים לעסק רשיון לחמש שנים לצורך העניין, הנקודה של חידוש הרשיון בעוד חמש שנים היא לא זו שבה צריך לשמור על תנאי הרשיון. תנאי הרשיון הוא אמור לשמור לאורך כל חמש השנים, וההליך הבירוקרטי של החידוש ייתן לו הארכה להתארגן, כי בטח לא היה מאורגן. למשל, אישורים של משרד החקלאות שרלוונטיים להרבה דברים. אישורי תקינה חלקם אישורי תקינה וייבוא. חלק מהם אמורים להיות מוחרגים. אני לא יודע אם הצו יספיק להגיע היום. ידברו על זה כשיבקשו את ההחרגה הספציפית הזאת. העסקים שהאריכו להם אוטומטית את הרשיון קיבלו מסמך עם התאריך החדש? השוטר שעוצר מישהו עם רשיון שכתוב: פג תוקפו יסביר לשוטר שבכנסת האריכו? הרשיונות האלה הם לרוב מול הרגולטורים. הרגולטורים יודעים. גם לרשיון רכב יש רגולטור משטרה, משרד הרישוי. שוטר בשטח שקורא תאריך, איך יידע?

שהמשטרה הדריכה את השוטרים שלה אם חידוש הרשיון אינו נדרש. מניסיוננו, גם כשהמשטרה מדריכה, השוטרים לא תמיד מבינים את זה. היתה התייחסות ברמת רגולטור.

רגולטור הובהר מה המהלך. הם גם היו צריכים לומר אם הם רוצים להחריג מתוך המהלך. כל רגולטור פעל מול השוק שמפקח עליו. לא קיבלנו תלונות בנושא. תוכלו להסביר לפרוטוקול מה המשמעות האופרטיבית של הבקשה עכשיו להארכה? לאילו מועדים? מה התאריכים המדויקים? אנו עושים פה הארכה של התקופה הקובעת שקבועה בסעיף 1 לחוק. כיום החוק מדבר על התקופה הקובעת מיום י"ד אדר התש"ף, 10 במרס 2020 עד ח' בתמוז התש"ף 30 ביוני. אנו מאריכים את התקופה הקובעת בשלושה חודשים נוספים. לגבי שלושת החודשים הללו, כל רשיון שפוקע לראשונה יוארך בשלושה חודשים. לאחריהם, לגבי שני החודשים העוקבים בהתאם לתוספת שהיתוספה בדיוני הוועדה בחקיקת החוק, תהיה תקופת הארכה של עשרה שבועות לגבי כל רשיון שפוקע לראשונה בחודשיים הללו. זו המשמעות. אני רוצה לחדד התעוררה שאלה משפטית לאחר חקיקת החוק, האם יש הארכה על הארכה. יש דעות לכאן ולכאן. העמדה המשפטית שלנו והפרשנות שלנו נשענת גם על הרציונל שחברי הסביר, היא שזה רק אישורים שפקעו לראשונה, כלומר שאין הארכה על הארכה. הרציונל הוא שהאיזון שעשינו היה הארכה של שלושה חודשים שזה במירכאות הסיכון לאינטרס הציבורי שאנו מוכנים לשאת בו, למול ההארכה האוטומטית. זה יחול גם בתקופת ההארכה הנוספת. כל רשיון שיפקע לראשונה בתקופה הזו יוארך לפרק זמן של שלושה חודשים. זה בעיה כי יש רשויות שלא מתכנסות כדי לחדש את האישור. למשל, היתרי הבנייה. הם מוחרגים מהחוק, היתרי הבנייה. אישור רגולטורי לפי חוק התכנון והבנייה לפי סעיף 1 לתוספת השנייה מוחרג בצורה מלאה מכל ההארכות. כי זה טופל בחקיקה נפרדת. נעבור לרשיון הנהיגה. יש אנשים שנגמרו להם

והרשיון לא בתוקף, והוא צריך לחדש את הרשיון על-ידי קורס, כל מיני פטנטים של המשטרה. הוא בא ל-12 שעות. כאילו אז יהיה נהג טוב יותר. האם זה רתיעה?

צריך לחשוב על זה. בעיה קשה. שום חכמה לא יוצאת משם. תפרנס שני מרצים, לא יותר מזה. כך החליטו השרים לדורותיהם. הרי אין עכשיו, בגלל הקורונה, לימודים. מה יעשו אותם אנשים? לא טיפלנו בהכרח בזה. זה בהחלט חשוב. אני מציע להפנות את זה למשרד התחבורה. אתם החלטתם שלא עושים הארכה על הארכה.

לעשות הארכה על הארכה במקרה הדרמטי הזה, כי משרד הרישוי אין לו קורסים ללמד נהגים סוררים שנתפס פעם בלי חגורה. החוק הזה והפתרון שנתן במסגרתו הוא פתרון רוחבי, חל באופן רחב כדי לתת פתרון כלל משקי. כל רגולטור האחריות שמורה לו והוא צריך לטפל בסוגיות שנתונות לטיפולו באופן ישיר. למשל, בתחום רשיונות רכב, למיטב זיכרוני, לפני שחוקקנו את החוק הזה, ואף לפני שהתקנו תקנות שעת חירום, משרד התחבורה קבע הסדר ייחודי בתקנות שהאריך את רשיונות הנהיגה מכוח הסמכויות שנתונות. הם עשו את זה בשלב הראשון לפני שנכנס לתוקף תקנות שעת חירום והחוק עצמו, כי יש להם סמכויות ועשו זאת מכוחן. אני לא מכיר את הבעיה הספציפית שכבוד היושב-ראש ציין אבל אם יש בעיה קונקרטית כזו, הרגולטור הספציפי צריך לתת לה מענה. אם נראה שיש משהו רוחבי, שצריך לתת לו מענה בצורה רוחבית - שאנו לא מכירים כרגע ולא הוצף לנו כמובן נשקול איך לטפל בזה, ובמידת הצורך נחזור לכבודכם עם הצעה מתאימה לחקיקה כדי להסדיר את זה. כבודו ייקח על ראשו בדיונים שלכם, על מקומות שאי-אפשר לחדש פעם נוספת - אולי שם להחריג שכן יהיה כפל מבצעים, 1 על 1. החקיקה, כפי שהיתה, היא אושרה. אין דרך לחזור אחורה. כפי שאמר חברי, רגולטור ספציפי יכול להאריך הארכה על הארכה כמה שהוא רוצה בתהליך. אנחנו ניסינו לעשות שלא יצטרכו להגיע לפה כולם, וכל אחד לתקן את שלו. אמרנו: נעשה משהו שיענה לכולם. ד"ר איתי גור אריה, ההסתדרות הרפואית בישראל,

אני מייצג את ההסתדרות הרפואי ומייצג באופן ספציפי את איגוד רופאי הכאב. כיושב-ראש איגוד רופאי הכאב, אנו נתקלנו בבעיה בחידוש רשיונות הקנאביס. החידוש הזה נעשה כמו כל החידושים למשך שלושה חודשים לפי ההחלטה הזו. לא מדובר רק ברשיון אלא גם במרשמים שניתנים יחד עם הרשיון. מטופל מקבל רשיון לשלושה חודשים, חצי שנה,

ויחד אתם הוא מקבל רשיונות חודשיים שעומדים באותו רשיון, כלומר בהארכה המינהלית שהארכתם, החולה קיבל אוטומטית שלושה מרשמים נוספים. יש פה כמה בעיות: אחת, היתה כבר הארכה מינהלית נוספת של כמעט שנה אז לפעמים יש חולים שלא נראו שנתיים על-ידי הרופא שלהם ועדיין ממשיכים לקבל, ואם תהיה הארכה על הארכה, הם יקבלו עוד שלושה חודשים. זה לא רק הרשיון שהם מקבלים, הם מקבלים גם מרשם שניתן להם שאתו הם יכולים ללכת לבית המרקחת לקבל תרופה. כלומר הוועדה החליטה שבסדר לתת מרשמים של תרופות במקרה זה של קנאביס רפואי שמשמש כתרופה להמשיך לתת אותם על סמך החלטה מינהלית. האם זה מסוכן לחולה? האם זה יותר מדי? האם זה פחות מדי? האם צריך לשנות את זה? האם צריך לשנות את הסוג? כל ההחלטות האלה נפלו עכשיו על סמך אותה הארכה מינהלית. מעבר לכך, כנציגם של הגופים אני רוצה למחות על זה כי הרשיונות יוצאים על שמו של הרופא שבפעם האחרונה נתן. הרופא לא ראה אותו שנה וחצי. הרשיון החדש שהוא מקבל נרשם על שמו של אותו רופא. במסמך כתוב: באחריותו של ד"ר כך וכך שנתן את הרשיון.

על המרשמים מאחר שהיום הם ממוחשבים דרך היחידה של קנאביס רפואי במשרד הבריאות, יש החתימה הדיגיטלית של המרשם, אז גם המרשמים יוצאים כאשר על המרשם יש חותמת ושם הרופא שבכלל לא מודע אליהם, שאין לו שום שליטה דבר בעייתי גם מבחינת אחריות הרופא אבל גם בהחלטה הציבורית האם לתת לחולה הזה לקבל את המרשמים. בנושא הזה אין אפשרות להאריך כי זו הארכה כללית, צריך לעשות משהו ספציפי. פנינו ליובל לנשפט, הרגולטור במשרד הבריאות שמטפל ביקר. הוא אמר שזו החלטה של המדינה ולכן ימשיך לתת את הרשיונות האלה. לכן פנינו אליכם כדי לנסות לקבל מזור בנושא.

אומר שוב את מה שהנציגים ממשרד המשפטים ומראש הממשלה אמרו - לוועדה כעת אין סמכות לעשות דיפרנציאציה באישורים. הבקשה היא לאשר או לא לאשר את ההארכה. ד"ר גור אריה הצביע בדיוק על מה שאמרתי לפני כמה דקות שאנחנו לא רוצים לעשות הארכה על הארכה בדיוק מהטעם הזה אם נתנו הארכה של שלושה חודשים בהארכה הרוחבית הקודמת, ואנחנו לא רוצים שתהיה הארכה של עוד שלושה חודשים למי שכבר קיבל את שלושת החודש בדיוק משום שיצטרך לחזור לרופא ולקבל את המרשם לפי התנאים העדכניים. אני לא מכיר את הנסיבות הפרטניות ויש גם הסדרים בתוך החקיקה שהיו מאפשרים להחריג אישורים כאלה ואחרים לא יודע מה הנסיבות פה אבל אנו הולכים באותו קו מחשבה של ד"ר גור אריה. אנחנו לא מאפשרים הארכה נוספת על הארכה שכבר ניתנה לאדם פרטני שהרשיון שלו פקע בתקופה הרלוונטית. האם בהמשך תוכלו לברר עם הרגולטור במשרד הבריאות, למה החליטו לא להחריג את אותם מרשמים? נעביר להם את ההערה

אבל החשש שהצביע, יש מענה במה שאמרנו. אני מניחה שיסכים אתך לא להאריך מעבר לשלושה חודשים, אבל מניחה שיבקש שגם ההארכה הראשונה של שלושה חודשים, לא תינתן. נעביר להם את ההערה. זה שיקול דעת מקצועי שלהם. הם הגורמים המקצועיים שעוסקים בכך. הם מאזנים בין השיקולים השונים. אני מחדד זה כמו שתלך לרופא, שייתן לך אנטיביוטיקה לשבועיים, והרגולטור יחליט: למה? ניתן לעוד שלושה חודשים. לרגולטור אין היכולת להחליט פר חולה ספציפי, האם רפואית מגיע לו וצריך לעשות את זה. זה לא רשיון רכב נהג עד היום בסדר, אז ניתן לו עוד שלושה חודשים. זה לתת לו מרשם לתרופה לשלושה חודשים נוספים, או לשלושה חודשים כלשהם על סמך החלטה רגולטורית ולא על סמך החלטה רפואית. זו ביקורת עניינית לגמרי. אם זיכרוני אינו מטעה אותי ואיני יכול להתחייב על זה זה היה מוחרג כשהגיע לפה לדיון בפעם הראשונה והוועדה בחרה להסיר את זה מההחרגה. איני בטח בזה. אסתכן בעוד משהו שאומר אולי אז היתה מחשבה ואיני זוכר לגמרי, כי לא התכוננתי על זה לדיון הזה מחשבה שאפשר להפריד בין הרשיון למרשם שזה שיש למישהו רשיון להחזיק קנאביס, לא שולל מהרופא לומר: את המרשם שלך אני לא מחדש, אבל כל זה מהזיכרון של משהו שהיה לפני שלושה חודשים. נעביר את הפנייה למשרד הבריאות, ונבדוק אותה לעומק.

מניחה שבעוד כמה חודשים תרצו לבוא לתקן את החקיקה, ויש סיכוי שתרצו לתקן את החקיקה הראשית ולעשות עוד הארכה,

שגרת הקורונה תימשך. אם כן, נשמח אם תוכלו לעשות טיפה יותר סדר ברשימות של ההיתרים והרשיונות שיש לכם אצל כל רגולטור. אפשר לטעון כל טענה, ונשמח לקבל. יש רשימה מאוד מסודרת של החרגות. אבל לא של רישומים ואישורים שכן נותנים. כל רגולטור היה יכול למסור כמו שמסרו לכם את החריגים שלהם, היו יכולים למסור את רשימת האישורים שהם נותנים בשגרה. ההבדל בין שני התהליכים שמוצעים חודש עבודה לשנה עבודה. אם יירש ממני למה, אני יכול לפרט למה תהליך שבו לקבל את רשימת כל האישורים ולפרט אותם ולעשות בטבלאות וזה - לפעמים המצוין הוא האויב של הטוב. היה אפשר להגיע לחקיקה כל כך מסודרת אם לא היינו עושים שום דבר אחר במשך חמישה חודשים נניח, אבל מכיוון שנאלצנו לטפל בעוד ועוד דברים, המצב המאוזן, שלדעתנו היה מאוזן, לעשות החרגה כללית, וכל מי שסבור והרגולטורים זה לחם חוקם. הם אחראיים על התחום - יכולים לומר: אצלי זה לא עובד. אני לא חולקת על זה שזו שיטה טובה לחקיקה. נראה לי באמת נכון לעשות בחקיקה, שכותבים רק את החריגים, אבל מבחינת העבודה של הוועדה, וגם שלכם - ככל שיש לנו יותר מידע אנו יכולים יותר להעביר ביקורת ולהבין מה המשמעות של מה שהוועדה מחליטה. אם כל רגולטור היה יכול לשלוח לכם רשימה, כמה שיותר רגולטורים שעושים את זה - טוב.

אבירם אלון,

התאחדות בעלי האולמות וגני האירועים. תודה רבה לוועדה. אנו, ענף אולמות האירועים, סגורים כבר במשך קרוב לחצי שנה. יש לנו הבלחות קצרות לעבודה של מספר שבועות. אם אתם רוצים להיות פתוחים, משרד הבריאות הוציא מייל מסודר, שכתב שם שמעדיף את הפיראטיים מאשר את המסודרים. אתה מכיר את המסמך הזה.

אני מכיר את המסמך הזה. קיבלנו אותו באופן ישיר. כיוון שזו לא הוועדה הנכונה להתייחס אליו, אתייחס למשהו אחר. השאלה שלי לנציגים מה קורה עם ענפים כמו שלנו, שאנו סגורים במשך תקופה כל כך ארוכה ואיפה ההסתייגויות או ההתייחסויות בנושא הזה כלפי ענפים כמו שלנו, ענפים בודדים, שסגורים כל כך הרבה זמן ולא צפויים להיות פתוחים לעוד הרבה זמן? האם יש התייחסויות לכך? כפי שאמרנו, ההתייחסות שלנו היא רוחבית. נתנו פתרון רוחבי לכלל המשק. כל מצב ספציפי, יש רגולטור רלוונטי ויש לפנות אליו. יש לו אחריות ותפקיד וסמכות לתת מענה לתחום שהוא מופקד עליו. אבירם צודק. התחום שלהם לצערנו מוזנח. לא מטפלים בהם כמו שצריך. משרד הבריאות באופן רשמי אומר לכו לפיראטיים, עזבו את בעלי תו הסגול. הטענה היא לא אליך. לא מכיר את הנסיבות הפרטניות. כמשתתף בחתונות אני מכיר. מירה סלומון, מרכז השלטון המקומי. שלום ותודה רבה, אדוני, על זכות הדיבור. אנו לא מתנגדים להארכה של תוקף האישורים הרגולטוריים עד סוף 2020. לגבי 2021, אנו סבורים שאין מקום להאריך באופן אוטומטי. אנו חושבים, שצריך לדבר אתנו על מנגנון לשיפוי בגין אגרות שאמורות להשתלם בין קביעת רשיונות חדשים. זה צריך להיעשות בהידברות אתנו, ולא נעשתה הידברות אתנו בנושא. בעיקר אנו חושבים, שדברים כאלה צריכים לעשות תוך חשיבה עם השלטון המקומי, וזה לא בוצע. האם השלטון המקומי באופן גורף הנחה את כל הרשויות,

להאריך לכולם באופן אוטומטי את היתרי הבנייה או התקשיתם בהנחיה הזו? בנושא היתרי הבנייה מי שנותן הנחיות הוא מינהל התכנון שכיום יושב תחת משרד הפנים. בעבר היה תחת משרד האוצר. כפי שנאמר בדיון, אנו נמצאים בנושא התכנון והבנייה תחת חקיקה אחרת. לאחרונה אפילו נחקק חוק בעידודה של ועדת הפנים והגנת הסביבה, לקיום ישיבות ועדות תכנון ובנייה בהיוועדות מרחוק; אפילו לא בהתכנסות ישירה ככל שהדבר נדרש בשל נסיבות הקורונה. כלומר יש מעטפת שלמה אחרת שמוסדרת בחקיקה אחרת ביחס לתכנון ובנייה. אנו כמרכז השלטון המקומי לא הנחינו ולא המלצנו לכאן או לשם. צריך. יש הנחיות של מינהל התכנון שלא מכובדות בחלק מהרשויות, וכדאי ליישם אותן. צודקת זה לא הדיון. יש עוד מישהו שרוצה להוסיף משהו בהקשר הדיון הזה? נעלה את זה להצבעה.

הצבעה בעד פה אחד אושר.

תודה רבה,

הישיבה ננעלה בשעה 13:40.